ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. היום יום רביעי, ט' בתמוז התשפ"ג, 28 ביוני 2023. הנושא: הצעת צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי בריאות) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. אנחנו מקיימים את הדיון בשעת ערב מאוחרת בגלל החשיבות שלו והבשורה הגדולה שתצא מכאן הערב, בעזרת השם, לכל עם ישראל. אני מבקש בראש ובראשונה להודות לשר הבריאות משה ארבל, לשר האוצר מר בצלאל סמוטריץ', על ההירתמות וההתגייסות שלהם למהלך חברתי חשוב. בעקבות עליית שער היורו מאז תחילת 2023 ובהתאם לצו הפיקוח, צפוי מחירון תרופות המרשם להתעדכן בתחילת יולי ב-5% כלפי מעלה. עלייה זו צפויה לחול על כמחצית מתרופות המרשם כ-1,700 תכשירים. משכך, בחצי השנה הקרובה צפויה עלייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בתשלומי ההשתתפות העצמית של המבוטחים, שנגזרת ממחיר המחירון, וזאת כאשר עלות התרופות עבור קופות החולים נגזרת במנגנון שונה ולא תעלה בשיעור דומה לזה של ההשתתפות העצמית בחצי השנה הקרובה. בצו שמונח לפנינו מוצע להקפיא את תשלומי ההשתתפות העצמית של המבוטחים במסגרת תוכנית הגבייה של קופות החולים עבור החודשים יולי עד דצמבר 2023, כך שלא יושפעו מהעלייה הצפויה במחיר המחירון וייוותרו כפי שהיו במחצית הראשונה של 2023. הוראת שעה זו, ברמת המקרו, צפויה לחסוך הוצאות בסך עשרות מיליוני שקלים בתשלומי ההשתתפות העצמית של המבוטחים, וברמת הפרט, כלפי המבוטח שבקצה, צו זה יאפשר למבוטחים רבים להמשיך ולצרוך את התרופות שהם משתמשים בהן היום. אני מבקש להדגיש: גם אם אנחנו חוסכים כאן שבעה שקלים למבוטח, יכול להיות שאנחנו מצילים אנשים. אולי בזכות החלטה שלנו כאן הערב אנשים ימשיכו לקבל טיפול רפואי. ביום חמישי האחרון ביקרנו בבית החולים האנגלי בנצרת. נדהמתי לשמוע ממנהל בית החולים, פרופ' פהד חכים, כי הוא ראה באחד הביקורים שלו את אחד הילדים החולים מטופל במרפאת הילדים עקב בעיה בריאותית, ואותו ילד נמצא שם כבר מספר ימים ואין שיפור במצבו. מנהל בית החולים שאל את האימא של הילד למה אין שיפור, והאימא של הילד אמרה לו כי היא כבר לא לוקחת את התרופות עבור הילד, כי חסרים לה שבעה שקלים לשלם על התרופה. או אנשים שצריכים לעשות טיפולי המשך ולא עושים טיפולי המשך,

אלה אנשים שאצלם זה בשביל אוכל. תראו באיזו מציאות אנחנו חיים. אמרתי הבוקר שאנחנו לא מחכים ולא נוותר, ולמרות שהמהלך הזה מורכב,

עם ישראל צופה בנו ומחכה לבשורה. ברשותכם, נשמע בתחילה את משרד הבריאות. חיים הופרט, משרד הבריאות, בבקשה. תודה ליושב-ראש ולכל החברים. כמובן שאנחנו שמחים להביא את הצו הזה, שאמור להקל על המטופלים. כמובן שמתוקף אחריותנו על קופות החולים ועל שמירה על יציבותן הפיננסית ועל השירותים שניתנים לאזרחים, אנחנו נייצר, ככל שיידרש, מנגנון גידור שבו נבחן את העלויות שנוספו בפועל לרכישת תרופות בקופות החולים עקב העלויות של שער האירו, ולממן את הנמוך מבין ההפרש שנוצר בין סכום ההשתתפות העצמית שהיה צפוי להתקבל לקופת החולים ולא התקבל. כמו כן, המימון של הדבר הזה נעשה בהתאם להסכמה שניתנה על ידי שר האוצר. שר הבריאות שלח מכתב לשר האוצר בבקשה שהמימון יגיע מעודפים שקיימים במבחני תמיכה קיימים לקופות החולים שהגיעו לתת-מיצוי לאור עיכוב במימוש. אבל זה רק כדי לסבר את האוזן. אנחנו שמחים וגאים להביא את הצו הזה לכאן. אני רוצה שתחדד ותסביר קצת מה הפירוש של זה שאתם עושים את זה כהוראת גידור לקופות. לאור העובדה שיש חוסר ודאות לגבי העלות האמיתית של הצו כי צריך להיכנס פה להסכמי רכש של קופות החולים ולהבין בדיוק מה העלות של המהלך הזה - - - בחלק מדובר במלאים, חלק לא הושפעו מההסכמים, ואנחנו לא יודעים במה מדובר, אם בכלל - - - נכון, אבל חשוב לנו לתת לקופות החולים את הגידור, כי בסופו של דבר קופות החולים הם לא ארגונים לכוונת רווח, הם ארגונים שהמדינה הסמיכה אותם לתת שירותים מטעם המדינה למבוטחים והיציבות שלהם היא אבן יסוד במערכת הבריאות הישראלית, ולכן אנחנו נשמור עליהם על ידי מתן גידור בהתאם למתווה שציינתי.

גאיה עפר, משרד האוצר, בבקשה. ערב טוב. אני חוששת שהצעד הזה, אין בו בשורה כפי שמשרד הבריאות תיאר כאן. מדובר בהקפאה זמנית של השתתפויות, שבחודש ינואר צריך לומר וצריך שזה יהיה ברור יעלו באותו שיעור של 5%, ואפילו יותר אם המגמות ימשיכו. אני חושבת שאותו גידור שהוזכר כאן בא למנוע מצב שאובדן ההכנסות הזה בעצם ימומן מצמצום שירותים אחרים לאזרח, שהם לא פחות חשובים. ולכן שר האוצר באמת השיב לשר הבריאות שחשוב לו שהמימון של אובדן ההכנסות הזה יהיה מתקציב המטה של המשרד, ולא על חשבון הסל הציבורי והשירותים שהקופות נותנות, בניגוד למה שהציע פה משרד הבריאות. ולכן זו גם ההתניה. מבחינה מקצועית צריך לומר שההפחתה, או ההקפאה, הרוחבית של השתתפויות היא לא פרוגרסיבית, כלומר היא בעצם מגיעה לעשיר כמו לעני, למי שבר-יכולת כמו למי שאין לו יכולת, לחולה וגם לאדם שרק רוכש תרופה ב-18 שקלים פעם בחודשיים-שלושה, שאולי יראה מזה חיסכון של אגורות ספורות. לכן אני חושבת שמדובר בניצול לא יעיל של משאבי המדינה, משאבי משרד הבריאות.

כמובן, עמדת השר שלי הובאה במכתב, וככל שיש מימון תקציבי מלא מהתקנות האמורות, כפי שהשר התנה בהסכמתו, אז עמדת משרד האוצר ושר האוצר היא להסכים לצו.

אתה רוצה לענות? חשוב שהציבור ישמע שאנחנו לא יודעים מה יקרה למחירים ב-1 בינואר. ב-1 בינואר המחירים עוברים reshuffle שלם של מנגנון ציטוט. להגיד לציבור שהמחירים יעלו ב-1 בינואר זו אמירה שאני לא יודע מאיפה היא הגיעה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה ב-1 בינואר. ולכן אנחנו עושים את ההקפאה רק לחצי שנה. אם היינו יודעים מה יקרה ב-1 בינואר היינו דנים עם משרד האוצר על מה יקרה אחרי ה-1 בינואר,

כרגע אנחנו מביאים לציבור את חצי השנה הזאת כי זה כרגע המצב. אנחנו לא יודעים מה יקרה ב-1 בינואר, וכמו בכל שנה, מחירון התרופות מתעדכן ב-1 בינואר. ואני מבין שבשלב הזה הוקצו 20 מיליון ש"ח ועוד - - - לא, בקשת שר האוצר לגידור היא בסכום. הוא הציע תקנות תקציביות, שר הבריאות מציע כסף שאמור היה להגיע לקופות אבל לא צפוי להגיע לאור זה שהם לא מצליחים למצות כספים. אני מניח שזה ייסגר ברמת הממשלה. לי היה חשוב לעמוד על כך שיש מנגנון גידור לקופות החולים מתוך האחריות שלנו, ולהגיד שאנחנו לא יודעים מה קורה ב-1 בינואר. לעניין הפרוגרסיביות במערכת הבריאות הפרוגרסיביות אינה מגיעה בהשתתפויות העצמיות, אלא היא מגיעה על ידי גביית מס הבריאות באופן פרוגרסיבי. ככה המחוקק החליט. ההשתתפויות העצמיות אינן עובדות באופן פרוגרסיבי, למעט תקרות הגבייה לחולים כרוניים. אני רוצה להתייחס לעניין הגידור ולחדד. מכתב שר האוצר לא דיבר על גידור, הוא דיבר על תקצוב מלא בסך 40 מיליון שקלים. זו ההתניה, וזה ברור מאוד. המילה גידור לא מופיע בו. יש בסעיף 2 התייחסות למקור של ה-20 מיליון, התייחסות שאומרת שאם יהיה חיסכון כתוצאה ממהלכים - - - אני אגיד איפה כתוב גדור: "ככל שיידרש". המשמעות של "ככל שיידרש" היא שלא בטוח שנשתמש בזה. "וזאת כפוף לכך שהמקור לתקצוב, ככל שיידרש, לצו המוצע בסך 40 מיליון שקלים, יהיו כדלקמן...". זאת אומרת שאולי לא נצטרך את ה-40 מיליון. אני רוצה לומר משהו שלא התכוונתי להגיד. אני נמצא כרגע במהלך מול משרד הבריאות, והבנתי שתוך חודש תהיה מוכנה בדיקה של כל הרזרבות, או היתרות, או העלויות או מערך סל התרופות בכלל. אני מציע למשרד הבריאות אולי להתחיל לחשוב על מנגנון אחר של מכירת התרופות במדינת ישראל שלא דרך הקופות בצורה כזאת או אחרת. עלויות התרופות לא אמורות לממן את הגירעונות של הקופות. צריך לשים את זה על השולחן: ההשתתפות העצמית שהאזרח משלם על חלק מהתרופות יכולה להיות לפעמים פי שניים מהעלות שזה עולה לחברה עצמה, כי זאת חברה גדולה שעושה רכש. אנחנו ניכנס לזה, ניכנס לכל רכש התרופות, נבדוק תרופה תרופה. אני מציע לקופות ולכולם להסכים למהלך הזה, כי בסוף מדובר בדברים שהם מצילי חיים. וכמה שזה נראה פעוט, בסוף הרבעון אתה רואה מה יורד לך בהשתתפות: במשפחה ממוצעת, לא משפחה שיש בה מחלות כרוניות, מדובר על יותר ממאות שקלים, מדובר על אלפי שקלים. אנחנו לא יכולים להרשות את העליות הללו לאנשים שנאנקים תחת הנטל. ואם אמרו פעם שזה או תרופות או מזגן, היום זה כבר הרבה יותר חמור, היום זה או לחם או תרופות. צריך לזכור את זה. כבוד היו"ר, אני רוצה להתייחס למה שאמרת.

השתתפויות עצמיות הן חלק ממקורות המימון של הסל. הן כמובן לא מממנות את גירעון הקופות, אבל בוודאי שאם הן לא מתקבלות או אם הן נשחקות לאורך הזמן, הן שוחקות למעשה את המקורות של הסל. בסופו של דבר המקורות האלה הם לא מקורות רווח של קופות החולים אלא הם המשאבים שמממנים את השירותים שכולנו צורכים. אם אני אעשה את הבדיקה ואגלה שבתוך ה-600 מיליון שקלים שבסל, העלויות של התרופות מגיעות ללא יותר מ-400 מיליון שקלים, ואם יסתבר שחלק מהתרופות בסל הן כבר לא רלוונטיות וכבר לא משתמשים בהן, אז בכלל יישארו יתרות אחרות. אזרחי ישראל בטוחים שיש לנו 600 מיליון שקלים בסל לתרופות מצילות חיים,

לצד זה יש לנו עדיין המון תרופות שלא יכולות להיכנס לסל, כי הרי הקופה לא יכולה לתת הכול. אז לפחות שנשתמש במה שקיים וננצל באופן מלא ונמקסם את הסל עצמו. ליאור, אתה רוצה לומר משהו? אני רוצה להתייחס לאמירה שלך. ועדת הסל וועדת המשנה עושות כל שנה בדיקה ומנסות לטייב את התחשיבים שלהן כשהן מכניסות את התרופות לסל.

כשיש להם עודפים משנה קודמת או כשאנחנו רואים שקופות לא הגיעו לתחתית או לרצועת הסכם מסוימת, אנחנו לפעמים משתמשים בזה כמקור. זה דבר שנעשה באופן שוטף בוועדת המשנה. לפני 12 ו-15 שנה, בפעמים קודמות שבדקנו, באמת היו עודפים, אבל מאז מתכונת העבודה השתנתה באופן משמעותי. תודה. מישהו רוצה להוסיף משהו? אני אשמח לשאול לעניין תחולת הצו. יש חשש שיהיה קושי להיערך לעניין הזה, לפי מה שקראתי בהתייחסות שקופות החולים העבירו, ויש חשש מתביעות ייצוגיות אם לא ייערכו בזמן בעניין הזה. אם יש גבייה בניגוד לחוק אז יש חשיפה לתביעות ייצוגיות. את מייצגת כאן את הקופות או את האוצר?

אני מייצגת את החשש מחשיפה תקציבית נוספת שעניינה בתביעות ייצוגיות ולא באובדן הכנסות - - - איזה תביעות ייצוגיות יכולות להיות? כמו שאמרתי, ככל שייכנס צו לתוקף מבלי שיש אפשרות ליישם אותו, ובפועל ימשיכו לגבות סכומים אחרים ממה שהצו קובע, למעשה קופות החולים יהיו חשופות לתביעות ייצוגיות אם הן ימשיכו לגבות בניגוד לצו. לכן צריך לוודא שהדבר הזה בר יישום. אנחנו נשמע את הקופות. אור קיים, שירותי בריאות כללית, נמצא איתנו בזום. בבקשה. ערב טוב, יש לי שלוש נקודת קצרות. אני אתחיל ממה שציינה עכשיו גאיה. אכן יש לנו מורכבות תפעולית מאוד גדולה לבצע את המהלך, בטח כשזה קורה מהיום למחר. הפעולה הטכנית הזאת של הקפאה היא לא דבר פשוט במערכות, ואנחנו נדרשים להכנות רבות בשביל ליישם את זה במערכות שלנו. דבר שני, אנחנו מברכים כמובן על הכוונה להילחם ביוקר המחיה, אבל חשוב להגיד שלמהלך הזה יש עלויות משמעותיות לקופה בגין אובדן הכנסות, ולכן, לצד המהלך הזה, חשוב לנו שיגיע גם שיפוי לקופות החולים. בהקשר הזה אני מתחבר למה שאמר משרד הבריאות. חשוב לנו שהעלויות האלה יפוצו באופן מלא, כדי שהן לא יפגעו בשירותים שאנחנו מספקים בסל, ושזה לא יהיה מתוך הקטנה של מבחני תמיכה בתחומים קיימים או הקטנה של מבחנים שהיו אמורים להיכנס השנה וייכנסו בסכומים קטנים יותר. בוא תגיד לי את הקושי.

כבר פורסם לא מהיום שאנחנו הולכים למהלך הזה. נכון שהעניינים התנהלו טכנית בין משרד הבריאות למשרד האוצר לגבי המקורות וההיערכות, אבל אתם ידעתם שצריך להיערך לכך. לגבי העלאת המחירים נערכתם לכך. איך נערכתם? אנחנו נערכים מרגע שקיבלנו את המחירון החדש. צריך להגיד שהמחירון החדש השתנה וקיבלנו מחירון חדש,

שלשום כמדומני, עוד מחירון. בדרך כלל מה שקורה זה שהמחירונים זורמים בצורה אוטומטית למערכות ויש לנו יכולת לקלוט אותם באופן אוטומטי. עכשיו, בגלל ההקפאה הזאת, אנחנו צריכים להתאים את המערכות באופן ידני, שזה מהלך שלוקח משאבים, כי למעשה צריך לעשות את זה באופן ידני כמעט תרופה-תרופה. הצו נכנס לתוקף ב-1 ביולי. מבחינתכם, בתרופות שהמחירים שלהן אמורים לעלות, אתם יודעים לספק את ההנחה הנדרשת? או יותר נכון, אתם יודעים לא להעלות? אנחנו נהיה בבעיה מאוד משמעותית. יש לך איזו הצעה? בוא תגיד לי מה אתה מציע? אנחנו מציעים שהוועדה תיתן לנו עוד איזושהי שהות להתארגן מבחינה טכנית כדי ליישם את ההחלטה כמו שהיא וכדי לא להיות חשופים, כמו שמשרד האוצר אמר, לטענות כאלה או אחרות לגבי הגבייה. כמו שאתה הולך לקופה ומבקש ממנו "תעשה לי הנחה" והוא עושה לך הנחה, יש אפשרות שעל כל תרופה שצריכה לעלות תעשה 5% פחות. אתה אומר שלא הכול עלה ב-5%,

חלק בפחות, וגם אולי לכם חלק מהתרופות לא עולות יותר כי יש לכם מלאים והחוזים שלכם מתחילים רק ב-1 בינואר 2024 ועד אז אתם בסדר. השאלה אם אתה יודע להצביע על משהו ממוקד וספציפי או שאתה מדבר איתי באוויר? את הצו אנחנו הולכים לאשר והוא אמור להיכנס ב-1 ביולי, עד 30 בדצמבר. אני חוזר על מה שאמרתי. יש לנו קושי מאוד מאוד משמעותי. ציינת את מספר התרופות שיש בהן שינוי. בגלל שהמערכות שלנו קולטות את כל המחירונים ביחד, בעוד שפה אנחנו נדרשים למשהו שלא קורה באופן קבוע, אנחנו נדרשים לעדכן כמעט כל תרופה וכל הנחה באופן כמעט ידני, ומדובר במורכבות טכנית מאוד גדולה. אוקיי, תודה. אנחנו נשמע עוד קופות ונראה כיצד נפעל. מוריס דורפמן, מכבי שירותי בריאות, בבקשה. ערב טוב, אדוני היו"ר.

מאוד הופתעתי ממה שחיים דיבר על נושא הגידור. אני בכלל לא חושב שיש איזשהו עניין גידורי פה. יש פה הכנסות שאנחנו בקופות החולים פשוט לא נקבל, ופשוט צריך להחזיר לנו.

אין לנו שום התנגדות לאף אחד, ואם המדינה רוצה לצמצם את יוקר המחיה כולנו מברכים, אבל אל תיגעו לנו בהכנסות. זה מאוד פשוט, והסכומים ידועים לכולם, גם לחיים. לעניין ההיערכות, כל קופה עובדת - - - שנייה. הרי אתה יודע שלא כל התרופות עולות באופן אוטומטי, אלא אם כן החלטתם להעלות באופן גורף את כל ה-1,700 תרופות ב-5%. אין לכם דברים אחרים שבהם יש לכם מלאים וכדומה? אין קשר בין מחירי התרופות לבין גביית השתתפויות עצמיות לעניין זה. לא, זה נגזרת. רגע, בוא נניח לצורך הדיון ואני בכוונה מקצין ששום דבר לא קורה למחירי התרופות. עדיין, יש השתתפויות עצמיות שהיו בתקציב שלי שהוגש למשרד הבריאות ואושר על ידו, תקציב שעל בסיסו אני נותן שירות, אלא שכרגע יש בו סכום שלא יגיע. כך שיש לי הכנסות שלא יגיעו, וזה אומר שאני אתן פחות שירותים, זה הכול. אני לא אמרתי לרגע - - - - - - לגבי האירו. זה קשור למחירי "ירפא", ומשרד הבריאות ומשרד האוצר יודעים את זה היטב, ולכן להפעיל כלים כמו גידור זה קצת לזלזל בכל מה שקורה פה. אבל אני רוצה לדבר על ההיערכות, כי בעיניי זה לא פחות חשוב. הדרך שאנחנו עובדים היא שהמערכות שלנו פשוט קוראות את מחירון "ירפא". המחירון הזה הולך להתעדכן ב-1 ביולי. חיים הופרט פרסם שהמחירון הולך להתעדכן ומחירי המחירון יעלו. המערכות שלנו פשוט קוראות המחירים האלה, זה משהו טכני, ואני לא יודע פתאום להגיד לו "לתרופה א' תקרא 10% ולתרופה ב' תקרא 9.5%". אצלנו גם אי אפשר לעשות את זה ידנית. אמרנו את זה למשרד הבריאות. אנחנו לא יכולים להיערך לכל הליך חקיקתי כזה או אחר שהמדינה מתכוונת לעשות עוד לפני שהוא קורה. הודענו שאנחנו צריכים עד חודש היערכות, ולכן אנחנו מבקשים שהמהלך הזה יחול ב-1 באוגוסט. לגבי החשש שיתבעו אותנו יתבעו אותנו בוודאות, כי כולם יודעים שאתם מאשרים את זה, זה היה בתקשורת. יבוא ב-1 ביולי מבוטח, יראה שהוא צריך לשלם 18.90 במקום 18 שקל, ואז הוא יבקש שיחזירו לו את ה-90 אגורות ותהיה תביעה ייצוגית. ולכן אנחנו מבקשים שתיתנו לנו זמן להיערך בצורה מחשובית ומסודרת לעניין הזה, כדי שלא יהיו טעויות ולא יהיה אף מבוטח שבטעות ישלם יותר. אגב, יותר גרוע מתביעה ייצוגית זה בן אדם שבכלל לא יודע ומשלם יותר.

כדי שאף מבוטח לא ייפגע, אנחנו מבקשים את הזמן הזה. תודה רבה. חן לוי, מקופת חולים מאוחדת. שלום לכולם. אני מצטרף למה שמוריס ומה שאור אמרו.

יש פה פגיעה בהכנסות, אין דרך אחרת להבין את זה, וגם משרד הבריאות מבין שתהיה פגיעה בהכנסות. אגב, זה לא רק פגיעה בהכנסות: לפי דברי ההסבר לחוק הולכת להיות פגיעה גם בעלויות הרכש. זאת אומרת, עלויות הרכש הולכות לגדול. זאת אומרת, הקופות נפגעות פה משני הכיוונים: גם גידול בעלויות הרכש,

בעקבות הצו, פגיעה בהכנסות. כבוד היושב-ראש דיבר על ההכנסות מהשתתפויות עצמיות, וצריך להבין שהן כן מקור של סל הבריאות. אגב, מקזזים לנו בהעברה של התקציב אחוז נורמטיבי שעומד היום על 6.45%, כשבסוף, כמו שגם משרד הבריאות מראה בדוחות שלו, האחוז שנגבה בפועל הוא באזור ה-5.70.

כבר היום אנחנו גובים פחות ממה שמקוזז לנו. אנחנו לא נגד מהלך כזה. זה מבורך שעושים מהלך לטובת המבוטחים, והרי גם אנחנו מבוטחים וגם לנו יש ילדים, וזה בסדר להוריד את יוקר המחיה. אבל זה לא יכול לבוא בהשתת עלויות נוספות על קופות החולים. הרי בסוף, כמו שחיים אמר, אנחנו זרוע ביצועית של המדינה למתן שירותי רפואה, ואם ייקחו לנו ממקור אחד אנחנו נצטרך לאזן את זה, כי הרי אנחנו מחויבים על פי חוק לאזן את זה תקציבית, ואנחנו לא רוצים לפגוע באף שירות אחר. אז אנחנו פשוט מבקשים שביחד עם המהלך הזה יינתן תקציב כמו שצריך,

כמו לכל פעילות אחרת שעושים. אני שואל אותך את מה ששאלתי האחרים. במקרו מדובר על פריסה של 1,700 תרופות. אתם יודעים על איזה תרופות מדובר. כולן עלו בשיעור דומה? זה גורף?

יודע להגיד לי על יתרות שיש לך מתרופות שהעלייה הזאת לא חלה עליהן בגלל שיש לך מלאים או הסכמים עד 1 בינואר 2024? בוא תגיד לי מה המצב. פשוט אני שומע פה את הקופות, ואני לא אומר שאתם לא עושים עבודת קודש, אבל כולם עומדים כאן ומתבכיינים, אחרי ששר האוצר ושר הבריאות ישבו ושברו את הראש עם הצוותים שלהם, ואנחנו מכנסים פה את הוועדה הערב בשביל להקל על אזרחי ישראל. אנחנו צריכים קצת גם את המשוב שלכם. בסוף, יהיה גידול בעלויות, אין עוררין על זה. נגיד שנצליח להוריד חברה כזו או אחרת מלהעלות את המחירים באותו שיעור כמו הירפא, ונגיד שגם נצליח אצל חלק מהחברות לבטל לגמרי את העלייה עד סוף השנה עדיין יהיו חברות שכן ירצו להעלות.

הסכמים עם בתי מרקחת חיצוניים, הסכמים עם רשתות הפארם החיצוניות, כפופים לירפא. זאת אומרת, אצלן זה ישירות מול ירפא, כך שאם ירפא עולה אז הלקוח משלם להן יותר. אז אני יכול עכשיו להתחיל לעשות איתם מסחר על אחוז ההנחה כדי לקבל אחוז הנחה יותר גדול, אבל זה עדיין לא מכסה את הפער, כי שער היורו עלה והן יודעות שהירפא עולה וגם הן רוצות נתח מזה. כך שבסוף אני אשלם יותר.

אנחנו מבקשים מקור תקציבי לדבר הזה,

מחירי התרופות ירדו בעקבות ירידת היורו? מה עשו ביתרות האלה?

לא, זה שונה, צריך להבין. שנה שעברה היה עדכון מיוחד והמחירים ירדו ב-3.13%, וכשיש ירידה - - - למה זה ירד? זה ירד מתוקף אותו צו. הירידה בעצם נובעת מצו פיקוח מחירים על תרופות מרשם. הצו קובע שאם מ-1 בינואר עד 31 במאי יש בממוצע ירידה או עלייה שהיא מעל 3% אז אנחנו משנים את המחירון עד 5%. השנה אנחנו עומדים על סדר גודל של 10% עליית מחירים, כך שבעצם הגענו לגג. נומינלית או - - - ? זה פשוט ממוצע של השערים ביחס לממוצע שהיה ב-1 בינואר.

ב-1 בינואר היה איזשהו שער, ובמהלך התקופה הזאת היורו עלה משמעותית, ולכן בעצם יש עכשיו את העלייה. בירידה המצב הוא שונה, כי בירידה, במקומות שבהם הקופה משלמת את מחיר המקסימום, היא באמת נהנית יותר מהירידה. ההערכה שלנו שיש לגביה טענות של קופות החולים היא שכשיש עלייה אז המחירים בפועל הרבה פחות מושפעים ממנה, כי הדינמיקה בין הקופות לחברות התרופות לא כל כך מאפשרת למחירים לעלות באמצע השנה. כשיש ירידה זה שונה, כי זה מתוקף חוק. ולכן הגידור שחיים הציג קודם בא לתת מענה בדיוק על הדבר הזה. במקומות שלקופות באמת תהיה עלייה ואנחנו בצו הזה לוקחים להן את המימון שהיה יכול להגיע מהשתתפויות עצמיות אותו אנחנו נגדר ושם ניתן מענה, כי נכון לתת שם מענה. זה רעיון נחמד, אבל לא ככה סל הבריאות עובד. סל הבריאות מתוקצב כסל, וכסף שמגיע לסל התרופות לא צבוע לתרופה איקס או תרופה וואי, כי הסל עובד כמכלול אחד. המכלול הזה כולל - - - אולי חבל שזה ככה. אולי, אבל כך קבע המחוקק, ואני חושבת שהרבה גורמים במשרד הבריאות יסכימו שיש לזה יתרונות ואולי זה אפילו אחד המרכיבים שמביאים למערכת הבריאות המצוינת שיש לנו בארץ, אבל זה כבר לדיון אחר. אבל חלק מהמכלול הזה זה השתתפות עצמית של 6.45% שמנוכה מהסל בגין השתתפות עצמית, וזה לא משנה לאיזה שירות זה נעשה והאם המחיר של השירות הזה עלה או ירד וכמה מהשירות הזה ניתן. מהצד השני, בסופו של דבר, כשמסתכלים על השורה התחתונה, לצערי הרב קופות החולים לא צפויות לסיים את השנה באיזון תקציבי, ולכן היתרות שהוזכרו כאן שאולי נשארו מירידות מחירים בשנים קודמות או מהסכמים כאלה ואחרים או ממימון של ההשתתפויות העצמיות אני אשמח לשמוע שיש אותן, כי זה אולי יפטור אותנו מהצורך להידרש להסכמי ייצוב השנה או מכל תקצוב נוסף. אמירה אומללה, אבל - - - שנייה. האוצר, יש איזה סף מסוים עד איפה המשרד שלכם צריך לנהל את משרד הבריאות. אלה שני שרים נפרדים, שני משרדים נפרדים, והם קיבלו את התקציב שלהם, הצביעו על זה בתקציב המדינה, וצריך לתת להם לתכלל את זה.

הם יודעים שהם לוקחים לצד אחד מצד שני, אז צריך לתת להם קצת שיקול דעת. האיתנות של הקופות חשובה להם לא פחות מלי ומלך. חיים, אתה מעלה אוטומטית את המחירונים?

המחירון עולה אוטומטית עקב צו הפיקוח. השרים מנחים את המפקח על המחירים להעלות בהתאם לכללים שנריה ציינה. אם שער החליפין עולה מ-3%, מחויבים להעלות - - - אתה מאפשר להם להעלות, זה לא שאתה מעלה, נכון? מחיר מחירון המקסימום עולה. זה מחירון המקסימום. זאת אומרת, מחירי הרכש - - - זה בעצם כבר קבוע בצו. מכירי הרכש לא קשורים למחירי המקסימום. כבוד היושב-ראש, זה לא מדויק להגיד את זה, כי בסוף מרבית ההסכמים הם איזשהו אחוז הנחה ממחיר המקסימום. ואם המקסימום עולה אז המחיר שאנחנו משלמים עולה, כי ההנחה היא באחוזים. אני רוצה להתייחס לעניין התחולה. גם אנחנו נצטרך שהות כדי להחיל את זה.

אם יוצא תזכיר חוק וגם אם יש כוונה, עד שבפועל לא קורה משהו אנחנו לא יכולים להיערך. 1 ביולי זה יום שבת, מחר יום חמישי, כך שזה בעצם משאיר יום אחד היערכות לדבר הזה. לכן אנחנו מבקשים שהות קצת יותר ארוכה. אבל הצו נכנס לתוקף ב-1 ביולי. תכף אני אבקש ממשרד המשפטים לתת לי מענה לזה. אבל לפני כן הראל שרעבי, קופת חולים לאומית. ערב טוב.

אני מצטרף לדברי חבריי מהקופות האחרות. המאבק ביוקר המחיה הוא חשוב מאוד, אבל צריך לשים לב להשלכות של הצעד הזה, בכמה היבטים. אחד, כמו שכבר נאמר פה, ההכנסות של הקופות משמשות אותן למתן שירותים, והמשמעות הישירה של הקטנת ההכנסות של הקופה היא צמצום השירותים האחרים. נכון שאולי לא רואים את זה דרך מחירי תרופה או מחיר כזה או אחר, אבל בסוף המבוטח פוגש את זה במרפאה בחוסר היכולת שלו לקבל שירות כזה או אחר כי המקורות של הקופה הצטמצמו. אבל על זה כבר דיברו הרבה ואני לא רוצה להרחיב בזה. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שבעיניי הן קריטיות.

הסבירו למה אין לנו יכולת להיערך בלוחות הזמנים הללו. צריך להבין שלמרות שמחירון הירפא עולה לגבי התרופות הספציפיות הללו בשיעור אחיד, ההשפעה של זה על ההשתתפויות העצמיות היא לא אחידה, כי יש תרופות שנמצאות ברף המינימום, שזה 18.5 שקלים, יש תרופות שגובים 10% מהמחירון, יש תרופות שגובים 15% מהמחירון, ובשביל לבצע עכשיו התאמה ספציפית לכל תרופה ותרופה נדרשת התייחסות פרטנית. זה שונה מהנוסחאות שמעוגנות כיום בתוך המערכות שלנו ונדרשת התערבות ידנית. ולכן זה לא מעשי לעשות את זה בלוחות הזמנים הללו, ואת זה חייבים להביא בחשבון. כבר אמרו מקודם, חשיפות לתביעות ייצוגיות. אבל מעבר לזה, אני לא חושב שמישהו מהקופות, בלי קשר לתביעה ייצוגית, רוצה לפעול שלא בהתאם להוראות החוק, ולכן הבקשה שלנו היא שאל תשימו אותנו במקום שבו אנחנו לא מסוגלים לקיים הוראה של צו שאנחנו מאוד רוצים לקיים אותו. אז זאת בקשה אחת. הנקודה השנייה נוגעת לגידור הפגיעה בקופות. חיים לא ממש הסביר באיזה אופן הם הולכים לשפות את הקופות בגין המהלך הזה. אין שאלה שהמהלך הזה גורר פגיעה כספית בקופות, בין אם מסתכלים בזה בצד ההכנסות ובין אם מסתכלים בזה מצד העלויות. אני מציע ומבקש, מאחר שהם גם לא הסבירו פה באופן מדויק או אפילו לא מדויק באופן כללי, באיזה אופן הולכת להתבצע ההתחשבנות הזאת, וכדי לא להיכנס למנגנונים מורכבים של כמה זה עולה, ובתי מרקחת פרטיים, ותרופות שצמודות ליורו ולא צמודות ליורו, יש מנגנון שקבוע כבר היום, שהוא המנגנון של ההכנסות.

ברגולציה. ניצמד אליו, נבדוק פשוט באופן ישיר מה הפגיעה בהכנסות של הקופות, ועל זה לשפות את הקופות. את מכיר מנגנון רק של העלאה אוטומטית. אתה לא מכיר מנגנונים אחרים. לא, גם כשהמחירון יורד אנחנו מורידים את המחירים. בתחילת שנה המחירון ירד ומחירי ההשתתפות ירדו. ואיך ההיערכות של ההורדה הייתה בסדר, ועכשיו כשמדברים על הקפאה זה יותר מסובך? היום הכול דיגיטלי. אתה לא הולך לבית מרקחת,

או סופר-פארמים,

ואומר להם: תרופה פלונית תוריד כך וכך. יש לכם מנגנונים,

מחליטים מה עולה, מושיבים כמה צוותים ופותרים את הבעיה. אדוני צודק, וזה בדיוק הקושי כעת, כי הנוסחאות - - - אבל אתם יודעים את זה כבר שבועיים-שלושה, שאנחנו הולכים לעשות את זה.

אני רק אסביר למה מה שקורה בדרך כלל לא יכול לקרות עכשיו. המערכות שלנו מעודכנות ומתוכנתות באופן כזה שברגע שמחירון הירפא משתנה, באופן אוטומטי מחירי ההשתתפויות העצמיות מעודכנים, כי יש נוסחה ידועה. יש X אחוזים לתרופות כאלה, Y אחוזים לתרופות אחרות, ויש תקרה מסוימת של לא פחות מ-18, 18.5 שקלים. ככה הנוסחה הזאת קיימת בתוך המערכות. הבקשה עכשיו למעשה בצו היא לסטות מהנוסחאות האלה ולשנות אותן. עכשיו, זה לא לשנות אותן על כל התרופות. זאת אומרת, אתה אומר לנו: בוא - - - נוסחה חדשה. לחלק מהתרופות זה יישאר בנוסחה הישנה, לחלק מהתרופות תשים נוסחה חדשה, שגם היא לא אחידה, כי זה תלוי בכל תרופה על האופן שבו היא מתנהגת. ולכן אין דרך אחרת חוץ מלהתערב ידנית ברשימת התרופות שלגביהן מבצעים עכשיו הקפאת מחירים. היינו שמחים שזה יהיה אחרת, אבל לצערנו זה לא המצב, ולכן אנחנו מבקשים מאוד שתהיה לנו שהות. אני אחזור רק לנקודה הנוספת שדיברתי עליה, וזה האופן שבו נכון שמשרד הבריאות ישפה אותנו: פשוט לראות במה נפגענו בצד ההכנסות. פה אין פרשנויות, מחלוקות, הסברים. זה ברור לכולם, באיזה אופן היינו צריכים לגבות, ואת הדבר הזה לשפות. כל מנגנון אחר ייצר כל מיני פרשנויות. כל גורם ינסה למשוך לצד שלו, והחשש שלי שהקופות יישארו בחסרון כיס מהאירוע הזה, והדבר הזה משפיע באופן ישיר על השירותים שהן נותנות למבוטחים. אני מניח שזאת ודאי לא המטרה של הצו הזה. בסופו של דבר המטרה של הצו הזה היא לשפר את מצבם של המבוטחים, בין אם בהיבטי יוקר המחיה, ובין אם בשיפור ושימור השירות שהם מקבלים. ולכן צריך להבטיח שהמנגנון שבאמצעותו משפים את הקופות הוא מנגנון שמשאיר את ההכנסות שלהן כפי שהן היו אילולא הצו. עד כאן. תודה רבה. לפני שנשמע את עו"ד יעל סלנט, עו"ד שי סומך, משרד המשפטים. הוא אומנם לא צפה בכל הדיון, אבל חלקית. אתה שמעת קצת דברים, לפחות את האחרון, תאמין לי שכל הקופות דיברו אותו דבר. אתה יכול להתייחס אליו כאילו התייחסת לכל הקופות. מה השאלה אליי? אני באמת לא הייתי בכל הדיון. קודם כול עלתה פה טענה, על ידי משרד האוצר בכל אופן, יותר נכון הקופות, שאם הם לא יספיקו להכניס לתוקף את הביצוע ב-1 ביולי, יהיו חשופים לתביעות ייצוגיות, לחלק שהעלו והם לא ידעו להחזיר להם, או למי שגבו ממנו והוא לא יודע שגבו ממנו ואחר כך צריך להחזיר. ואנחנו מבקשים שבהתאם להוראות הצו, שייכנס לתוקף ב-1 ביולי, זו הסיבה שהתכנסנו כאן כעת ומצד שני אמרנו להם, שידענו כבר מזמן, הודענו שהמהלך הזה לקרות, וצריך לשבת לנהל את המנגנונים. זו נקודה אחת. אוקיי. קודם כול משרד הבריאות מוכן לדחות את המועד כדי לאפשר היערכות ליישום הצו? לא, זה לא האוצר, אנחנו לא מוכנים לדחות את המועד. אנחנו לא רוצים שאנשים ישלמו יותר ביוקר על התרופות ב-1 ביולי. אז יהיה צריך באמת להחזיר את הכספים. זאת אומרת, יהיו צריכים להחזיר את הכספים שנגבו ביתר. לפי החוק זה מה שיהיה צריך לעשות. זה הפתרון למצב הזה. ואם לא יחזירו את הכספים, בוודאי שהם יהיו חשופים לתובענה ייצוגית. שייתנו גורף בכל התרופות הנחה של 5%, flat על הכול, ואחר כך יעשו עדכונים, אחרי שבועיים יעלו את מה שלא היה צריך להעלות. יותר קל. מרגע זה כל הקופות יכניסו לחיצה 5% כל התרופות, יותר מ-1,700, אבל גם מה שהם לא חושבים, ואז יהיה יותר קל. מבחינה משפטית הם צריכים באמת למלא את הוראות הצו, ואם הם לא מצליחים לעשות את זה בזמן אז הם יצטרכו להחזיר את זה אחורה. ואם הם לא יעשו, הם חשופים מבחינה משפטית. מבחינה משפטית זה המצב.

מישהו מהמשרדים רוצה להוסיף משהו בשלב הדיון הזה, או שנשמע את עו"ד סלנט שתקרא את הצו? אוקיי, בבקשה, עו"ד יעל סלנט.

שאתם עומדים על זה שהתחילה תהיה ב-1 ביולי? אנחנו עומדים על התחילה, זו הסיבה שהתכנסנו פה היום? בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: הוראת שעה על אף האמור בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות),

בתקופה שמיום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), יראו כאילו בתוספת השנייה לצו, במקום פרט (א) בא: "(א) על אף האמור בחלקים 1 עד 6 בתוספת זו, ההשתתפות העצמית ממבוטחים בעד התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות - - בסעיף עצמו כתוב: "המפורטות בצו זה", אבל אני מבינה שסל שירותי הבריאות הוא יותר רחב ממה שמפורט בצו? קודם כול סל שירותי הבריאות כולל עוד דברים חוץ מתרופות, ולכן זה פחות רלוונטי.

אבל בסעיף עצמו כתוב "המפורטות בצו זה", ופה אתם מבקשם לכתוב "הכלולות בסל שירותי הבריאות". זה קשור לעדכון שצריך לעשות לרשימה של התרופות. זה פשוט כדי לוודא שזה יחול גם על תרופות שהוכנסו ממש בשנים האחרונות. - - תהיה בסכום שאותו הייתה רשאית קופת החולים לגבות ביום י"א בסיון התשפ"ג (31 במאי 2023) לפי תכנית הגבייה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק (להלן תכנית הגבייה), ואולם - - את רוצה להסביר את ה"ואולם" הזה ולהקריא אותו? אני מקווה שאני אסתדר עם השמות של התרופות. סומכים עלייך. למה לא מנוקד? זה מנוקד באנגלית. אבל המטרה של ה"אולם" זה פשוט אלה היום החרגות מהכלל שקבוע בתוספת השנייה לצו התרופות הקיים, שבעצם קובע איזשהו מנגנון שונה ממה שקיים בתוכניות הגבייה לגבי התרופות הספציפיות. אז מכיוון שלא רצינו לגעת בזה, ובהנחיה של נוסח של חקיקת משנה בייעוץ וחקיקה ושל שי, פשוט העתקנו את זה, ככה שגם בתקופה הזאת לא נתגבר על ההסדר הספציפי שחל על התרופות האלה.

זה פשוט צילום של המצב הקיים כדי לא לפגוע בו.

אז אולי רק תקריאי למען הסדר הטוב? - - (1)ההשתתפות העצמית בעד התרופות ELETRIPTAN, ZOLMITRIPTAN ו-RIZATTRIPTAN - - אבל למה באמת התרופות האלה מוזכרות? אלה תרופות שכבר אושרו בעבר, עברו את המנגנון הרגיל של התיקון של צו התרופות, ואישור בהתאם לשינוי שנדרש במנגנון שקבוע בסעיף 8 לחוק. אנחנו פשוט לא רוצים לפגוע בזה, יש פה איזשהו הסדר ספציפי שחל עליהן. - - תהיה שווה לתשלום הנגבה בכל קופת חולים בעד התרופה SUMATRIPTAN, אך תקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגביה של כל קופה, תחול גם עליהן, (2)התרופה VETEPORFIN תינתן בלא תשלום, (3)הטיפול בתרופה triptorelin לשם הפחתת הורמוני מין בגברים פדופילים או פאראפילים תינתן בלא תשלום, (4)הטיפול באין אונות בכל אחת מהתרופותSILDENAFIL, TADALAFIL ו-VARDENAFIL, יינתן בהשתתפות עצמית של עד 100% מהמחיר המרבי לצרכן, ותקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגבייה של כל קופה, לא תחול עליהן.".

זהו? קראת את כל הסעיפים? בזאת סיימתי. טוב, לאחר התייעצות גם עם שר הבריאות, ולאחר ששמעתי את הקופות, בחשש מה שמשרד האוצר תביעות צפויות - - - המנגנונים, ודאי שלא מדובר לא בשלושה שבועות, לא בכלום. אז ה-1 ביולי חל ביום שבת. שבת הבאה זה 8 ביולי. אז אנחנו נחיל את הצו מה-9 ביולי. יש להם שבעה ימים, חמישה-שישה ימי עבודה מלאים לפעול. אנחנו חושבים שזה זמן מספיק לעשות את העבודה ולעדכן. הלכנו קצת לקראת הקופות. אני קורא לאזרחים לא לרכוש תרופות בשבוע הזה לפחות. שכולם יהיו בריאים. שכולם יהיו בריאים. לא, התרופות הכרוניות שהם יכולים לרכוש פעם בחודש - - - קודם כול שכל אזרח ייקח את התרופה שהוא צריך. זה קצת מפריע, כי למעשה אנשים שמחדשים התרופות הכרוניות זה ב-1, תרופות רבעוניות. אנשים שמחדשים את התרופות הכרוניות יש להם תקרה כרונית, אז הם לא מושפעים - - - הם לא מושפעים? הם לא מושפעים משינויי המחירים. והתקרה לא תושפע? התקרה צמודה למדד יוקר הבריאות, היא לא רלוונטית. והיא לא צפויה לעלות בחצי שנה - - - התקרה לא תשתנה בגלל הדבר הזה. התקרה משתנה כשמדד יוקר הבריאות עולה. תרופות פוריות גם - - - כל תרופה שהמחיר שלה הוא עד 18.5 שקלים או מעל 200 שקלים אלה תרופות שיושפעו, אלא אם כן אתה חולה כרוני, ואז אתה נעצר בתקרה, או שאתה פטור מתקרה בכלל כי אתה - - - אז ממילא אם הם יגיעו לתקרה הם לא ישלמו יותר. גם,

חלק מתרופות הפוריות, כמו הפרגונל, כלולות בתוכנית הגבייה, ולכן גם הן לא ישתנו.

אוקיי. אז מה שהקראנו קודם בעצם יהיה בתקופה שמיום 9 ביולי עד יום 31 בדצמבר. נתאים את התאריך העברי ל-9 ביולי. יש עוד משהו להוסיף? יש הסכמה. יש הסכמה של האוצר.

טוב. תודה רבה. בהתאם לצו שהוגש בפניי, צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023 לפני שאני מצביע אני באמת רוצה להודות לשרי האוצר והבריאות, ולצוותים במשרד הללו. אני חושב שמשרד הבריאות נתן את חלקו מעבר למצופה, ועל כך אנחנו מודים לכם. אגב, מחר הוועדה יוצאת

אדוני

אני אנצל את האתנחתא שנוצרה לנו כדי להודות - - לפני ההצבעה איזה disclaimer. היינו צריכים את זה בסוף היום. - - כדי להודות לוועדה, לצוות הוועדה,

על זה שנעתרתם לכנס את הוועדה באופן מהיר, כדי להעביר את הצו. אני מוכרח לומר שהייתי באמת בקשר עם שר אוצר ושר הבריאות אתמול בלילה וכבר כמה ימים,

זה שובץ למעשה לסדר-היום אתמול, ואחר כך נדחה להיום, והבנתי שזה לא יגיע. ואז דיברתי עם מזכירות הכנסת לכנס את הוועדה, שזה לא דבר טריוויאלי, לאחר נעילת המליאה, אבל אמרתי שאני לא רוצה לסיים את הסוף-שבוע, ומחר אני גם לא יכול לכנס את הוועדה, לפני שייכנס. אזרחי ישראל גם ככה נאנקים, ואת החלק הקטן שלנו שאנחנו יכולים להביא בשורות, זה דבר חשוב. לכן אני באמת רוצה להודות לצוותים שעשו עבודת קודש. אני רוצה להצביע על הצו. מי בעד? הצבעה אושר. פה אחד. זכות. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, אושר בוועדת הבריאות, וייכנס לתוקף לאחר חתימת השרים, החל מה-9 ביולי. תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 20:29.